ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס למה שקרה היום ביישוב תל ערד שבנגב. כוחות של מינהל מקרקעי ישראל, בליווי דחפורים וכוחות משטרה, הגיעו ליישוב, הרסו מבנים, הרסו בתים וגם פגעו במרחב של המסגד שם. זה לא מקובל. המדינה והמינהל צריכים להתנהל בצורה אחרת ולא לפגוע במקומות קדושים,

פגעו בצינור המים של היישוב, ולכן המינהל וגם הרשות להסדרת היישובים הבדואיים בנגב מחויבים לתקן את הצינור הזה ולא להשאיר את היישוב והמשפחות שם ללא מים.

תודה לחבר הכנסת

יעלה ויבוא חבר הכנסת בועז טופורובסקי, ואחריו, חבר הכנסת סגן השר אבי מעוז.

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, כבישי ישראל המשיכו לדמם גם בשבוע האחרון. דם הקורבנות זועק מהאספלט השחור, ומעגל משפחת השכול ממשיך להתרחב. השעה הייתה שעת לילה מאוחרת. דנה בן שושן נושאת ברחמה תינוק, עולה על רכבה, לאחר משמרת לילה בעבודה, בדרך לארבעת ילדיה הקטנים שמחכים לה בבית. הנסיעה הייתה אמורה להיות עוד נסיעה שגרתית הביתה. היא עולה על כביש 89 לנסיעה האחרונה של חייה. בתאונה מחרידה, במרחק דקות ספורות מביתה, היא נהרגת במקום ומשאירה משפחה שלמה מאחוריה. גם התינוק בבטן שלה נהרג. הסיפור הזה טרגי וקורע לב, אבל אלו הם פניו של הקטל בכבישים. וכמו בכל שבוע, גם השבוע אציין את פרטי תאונות הדרכים הקטלניות שהתרחשו: ביום רביעי 12 ביולי נהרג הולך רגל בן 18 כאשר רכב פגע בו בצומת אלונים. ביום חמישי 13 ביולי נהרגה דנה בן שושן, היא הייתה בת 32 כשהתנגשה באוטובוס,

בכביש 89 סמוך לצפת. ביום שבת 15 ביולי נהרג בן 25 בכביש בדרך לרהט, כביש 264, לאחר שרכבו סטה מהנתיב והתנגש ברכב אחר. ביום שני, אתמול, 17 ביולי, נהרגה אישה בת 60 בתאונה בכביש 60 סמוך לגילה. מתחילת השנה נהרגו 204 אנשים בדרכים, ואנחנו פשוט לא עושים מספיק בשביל להציל את האחרים שחייהם בסכנה.

תודה לחבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת סגן השר אבי מעוז,

חבר הכנסת יוסף עטאונה. תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסה תודעה מס' 94, והפעם על דמוקרטיה ודיקטטורה. כאשר "המחנה שהפסיד בבחירות" זועק דמוקרטיה זהו מפגן של הנדסת תודעה, כי כידוע דמוקרטיה היא שלטון הרוב, כלומר הממשלה שנבחרה על ידי רוב העם. בניגוד לדמוקרטיה, בדיקטטורה המדינה נשלטת בידי המיעוט, כלומר בידי מנהיג או קבוצת מנהיגים שמחזיקים בסמכויות שלטוניות ללא מגבלות. בדיקטטורה מדכאים חופש דיבור, לא מאפשרים להשמיע דעות שמנוגדות לאג'נדת ההנהגה ומשתמשים בהפחדה, באיומים ובאלימות כדי לשמר את השלטון. נשמע מוכר? שופטים שנתנו לעצמם סמכויות בלתי מוגבלות, זו דיקטטורה, תקשורת שלא מאפשרת להשמיע כמעט שום דעה שחורגת ממה שהאליטה מרשה, זו דיקטטורה, בעלי דרגות שמשתמשים בהילה ובתפקיד שלהם כדי לאיים ולכפות את תפיסת העולם של המיעוט שבאופוזיציה לממשלה שמייצגת את הרוב, זו דיקטטורה. עם ישראל מאס בדיקטטורה שהשתלטה עליו בעשרות השנים האחרונות ולא יאפשר את המשך שליטתה. אני ממליץ לרוב השפוי של השמאל לקבל את הכרעת העם הברורה. הגיע זמן דמוקרטיה. תודה לאדוני. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. כבוד היושב-ראש, אכן עוד יום שחור בנגב. כוחות ההרס של מינהל מקרקעי ישראל ושל רשות ההסדרה לבדואים מגיעים לתל לערד היום והורסים. מה שקרה בערד היום: החברה הערבית הבדואית בנגב, כמעט על בסיס שבועי כוחות ההרס יוצאים והורסים לאנשים. באיזו מדינה מתוקנת בעולם, ביום של חום כמו שהיה היום בארץ, הולכים ומשאירים משפחות שלמות ללא קורת גג? אי-אפשר במדינה מתוקנת. אחריות המדינה היא לספק קורת גג לאזרחיה, ובנגב הממשלה מוצאת לנכון באופן שבועי להרוס. המדיניות הזו צריכה להיפסק ומיידית. צריך לספק פתרונות לאנשים האלה. להרוס את הבתים לא יפתור את הבעיה. ניסו את זה שנים על גבי שנים, והגיע הזמן לתת פתרונות לכפרים הבלתי-מוכרים בנגב ולספק להם אישורים כדי שיבנו לפי החוק.

תודה לחבר הכנסת עטאונה. כעת יעלה ויבוא חבר הכנסת חמד עמאר. אחריו, חבר הכנסת גלעד קריב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ביום חמישי האחרון, בכביש חוצה פקיעין, עלה אוטובוס באש כתוצאה מתקלה טכנית. האוטובוס שעלה באש גרם לעוד שרפה, של שתי מכוניות שעמדו לצד הכביש ושל מעבדת למחשבים, ועוד בית שהיו בתוכו אנשים

וכמה זמן לקח לכבאית להגיע למקום? 40 דקות. 40 דקות שלמות האוטובוס, שתי מכוניות ומעבדה עולים באש, ועוד בית כמעט עולה באש, אבל לכבאית לוקח 40 דקות. דווקא באותו שבוע היה דיון בוועדת הכספים על עודפים תקציביים להעברת תקציב למשרד לביטחון פנים, ועלה נושא התקציב של כיבוי אש. שם אני אמרתי שצריך להקים תחנה שתשרת את בית ג'ן, חורפיש ופקיעין, כי אם יקרה אסון שם ותקרה שרפה, ייקח הרבה זמן עד שתגיע כבאית לשם, ובאותו שבוע זה קורה. לכן, אני קורא לשר לביטחון הפנים לשים תקציב לנושא הזה ולהקים תחנת כיבוי אש שתשרת את שלושת היישובים.

תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, ואחריו, אחרונת הדוברים לשלב זה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לנצל את הדקה שלרשותי על מנת להודות לך על כך שאתמול בריאיון ששודר אמרת בכנות שאתה למדת על פרטי החקיקה המשפטית רק מנאומו של השר לוין, מאותה מסיבת עיתונאים מפורסמת שהוא קיים ב-4 בינואר. ומדוע האמירה הזאת חשובה? כי שעות אחדות לפני שידור הריאיון, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר הנוסף במשרד המשפטים, טען כאן, מעל הדוכן, שפרטי המהפכה המשטרית,

הוצגו בהרחבה במסגרת קמפיין הליכוד. אני כמובן מייחס הרבה יותר אמינות לדבריך מאשר לדבריו, באופן כללי וגם בנקודה הספציפית. ניתן להתדיין על הצורך ברפורמות משטריות כאלה ואחרות, דבר אחד אי-אפשר להסתיר מעיני הציבור: קמפיין מפלגת השלטון, קמפיין הליכוד, שאותו הוביל ראש הממשלה, לא הזכיר את המהפכה המשטרית, הציג סוגיות אחרות לגמרי. הצגת המהפכה המשטרית והחקיקה המשפטית נעשתה בנאומו של השר לוין ב-4 בינואר, ומאז כל המדינה משועבדת לסדר-יומם של הקנאים והפונדמנטליסטים. תודה, אדוני. טוב, אז אני גם אקח לי דקה משל עצמי, מכיוון שמה שירד בעריכה בריאיון הזה, ואני אומר אותו גם כאן, והוא מאוד ברור, זה שנושא הרפורמה המשפטית בהחלט היה חלק מהתוכניות שלנו. אני עצמי, אהה, מפתיע, רגע. אני עצמי הצגתי אותו בכל הערוצים. קראתי לזה "תוכנית ארבעת השלבים"; חלק מהם נמצאים במסגרת הרפורמה המשפטית. ראש הממשלה עצמו אמר לפני הבחירות: תהיה רפורמה במערכת המשפט. כך שבהחלט, בהחלט, אי-אפשר להוציא את המשפט הזה שאמרתי, שעל התוכנית בהחלט שמעתי באותו ערב של מסיבת העיתונאים.

אבל להגיד שהנושא לא היה על השולחן, לא היה מוכר לפני הבחירות, את זה אי-אפשר להגיד. את זה אני מוריד מהשולחן. ראש הממשלה הציג את פרטי הרפורמה לציבור, חברת הכנסת לימור סון הר מלך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בכל שבוע אני עומדת כאן כדי לדבר על הפיגועים המושתקים שהתרחשו השבוע בכבישי יהודה ושומרון. ביום רביעי האחרון תקפו מחבלים ערבים רועה צאן יהודי סמוך ליישוב נחליאל שבבנימין. בנס האירוע הסתיים בפציעה קלה בלבד. ביום חמישי, סמוך לחוות דורות עילית שליד אל מתן, נפצעו שני נערים מאבנים שהושלכו עליהם על ידי פורעים ערבים. גם כאן, בנס, האירוע הסתיים בפציעה קלה. בשבת חדר מחבל ליישוב עשהאל וברוך השם נוטרל. ביום ראשון נפצעו אלרואי קאפח ושתי בנותיו בפיגוע ירי בצומת תקוע, ומפה אני רוצה לאחל להם רפואה שלמה. האירוע הזה פורסם,

אבל רק בשל תוצאותיו הקשות. ביום ראשון בלילה השליכו פורעים ערבים אבנים לעבר רכב ישראלי סמוך לעוג'ה שבבקעת הירדן. בנס לא הייתה פגיעה בנפש.

יום שני, ערבים השליכו אבנים לעבר רכבים ישראליים סמוך לעזון. יהודי אחד נפצע קל. חבריי, אנו חייבים לטפל בטרור הזה. אנחנו חייבים לאפשר ביטחון לתושבי יהודה ושומרון, אחרת לא נוכל לומר שעשינו הכול על מנת למנוע את הנפגע הבא. תודה רבה. טוב. חברי הכנסת, הנושא הבא שעל סדר-היום הוא שאילתות רגילות לשר התרבות והספורט. אני מבין שישיב סגן השר טסלר, כך נאמר לי. אכן, אז אנא, תפוס את מקומך, בבקשה. השאילתה הראשונה היא של חבר הכנסת איימן עודה, בנושא זריקת רימון על אוהדי סח'נין במשחק. בבקשה, חבר הכנסת עודה. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, טוב, לאחרונה אני משתמש במשקפיים, ואין עליי.

במשחק בין קבוצת בני סח'נין לבית"ר ירושלים ב-11 במרץ 2023, אוהדי בית"ר שיגרו דבר שנחזה כזיקוק ישירות לעבר אוהדי סח'נין. רצוני לשאול: 1. האם הוטלו סנקציות על קבוצת בית"ר ירושלים? 2. כיצד הצליחו מפגינים להכניס זיקוקים ליציע תחת עיני המשטרה? 3. מה משרדך מתכוון לעשות לשם מיגור תופעות כאלה?

בבקשה, סגן השר. תודה. ובכן, חבר הכנסת איימן עודה, כולך שומע? מקשיב. לגבי שאלתך על זריקת רימון על אוהדי סח'נין במשחק, מקרה מאוד חמור.

כפי שנמסר מאת ההתאחדות לכדורגל, מדוח שופט המשחק ודוח משקיף המשחק עולה כי נזרק זיקוק מיציע אוהדי בית"ר. בהתאם, קבוצת בית"ר ירושלים הועמדה לדין משמעתי, בין היתר בגין זריקת זיקוק מיציע אוהדי בית"ר ירושלים. הנושא יעלה לדיון בבית הדין המשמעתי, ונושא הטלת סנקציות, ככל שיהיו, ייקבע במסגרת הדיון האמור. לגבי שאלתך למשטרת ישראל, אני לא מייצג את משטרת ישראל, ולכן אני מפנה את אדוני לפנות למשטרת ישראל לקבל את תגובתם, תשובה על שאלתך, מה הם עשו בנידון. המשרד קידם לאחרונה תיקון חקיקה שבו הורחבו סמכויות הרחקה ואכיפה, לרבות לעניין זריקת חפצים. בנוסף, אושרו לאחרונה תקנות עבירות מינהלתיות, שמטרתן לאפשר אכיפה מהירה ואפקטיבית יותר במקרי הפרה מסוימים. התקנות פורסמו בתאריך 20 במאי 2023 ונכנסו כבר לתוקפן.

יש שאלת המשך?

רציתי שתביא לי תשובה שכוללת את התייחסות המשטרה,

כשאני הגשתי את הבקשה, רציתי שתשאל אותם ותביא לי תשובה כוללת. אבל בכל זאת, מתי תתקיים ועדת המשמעת נגד בית"ר ירושלים? כפי שאתה שמעת את דבריי בסוף, התקנות כבר פורסמו, נכנסו לתוקפן. זה בעצם נותן לנו כבר מענה כיום לפעול במקרה, כולנו תקווה שזה לא יקרה שוב. לגבי הדיון מתי זה הולך להיות, אני יודע שכבר זומנו, בדיוק את התאריכים אני לא יודע לומר לך. אני אבדוק ואני אעדכן אותך, בעזרת השם.

אנחנו נעבור לשאילתה הבאה. אני חושב שעכשיו, גם היא שאלה של איימן עודה, אבל לדעתי זה לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים,

לא, אצלי.

שאלה נוספת, בנושא: פערים מגזריים משמעותיים בפריסת מתקני הספורט. בבקשה, חבר הכנסת איימן עודה.

לשאול, כן, לא, שלילי. אחרי שנסיים. אבו עמר, אחרי שנסיים.

זכותך.

אני רק אדגיש, מדובר בשאילתות רגילות. אין שאלות נוספות בשאילתות רגילות, רק שאלת המשך לשואל. זו לא שאילתה דחופה,

אני לא יכול להעביר לו את שאלת ההמשך שהוא ישאל אותה? לא.

כבוד היושב-ראש, סגן השר, דוח מבקר המדינה מחודש מאי 2023 הצביע על פערים מגזריים משמעותיים בפריסת מתקני הספורט. לפי הדוח, הנגישות של מתקני הספורט לתושבי רשויות ערביות נמוכה בכ-38% לעומת נגישותם לתושבי רשויות יהודיות. רצוני לשאול: 1. מדוע הפער הגדול? 2. האם השר פועל בנדון? אם כן, מהן התוכניות? 3. אם לא, מדוע? בבקשה.

בעבודת מטה שהתקיימה לצורך כתיבת תוכנית החומש תקאדום לחברה הערבית זוהו כמה חסמים לפריסת מתקני הספורט בחברה הערבית, ובין העיקריים שבהם: מחסור בקרקע זמינה לבנייה, חוסר סנכרון בתכנון ואי-התאמה של האומדן התקציבי לעלות הקמת המתקן בפועל, אמון רופף של התושבים כלפי מערכות השלטון המקומי ומחויבותן כלפי האזרח, מחסור בתשתיות ומגבלות בכוח הדרכה מקצועי, תנודות ושיקולים פוליטיים אשר בולמים פיתוח ויישום תוכנית התערבות רחבה. משרד התרבות והספורט פועל לפי תוכנית החומש לחברה הערבית בתרבות ובספורט. תוכנית חומש זו היא תוכנית אסטרטגית של משרד התרבות והמשרד לשוויון חברתי לקידום ולהנגשת הספורט והתרבות בחברה הערבית, תוך מתן דגש על צמצום פערים חברתיים, קידום השוויון, אורח חיים ספורטיבי ותרבותי, חיזוק תשתיות וקידום אומנים, יוצרים, ספורטאים וספורטאיות. התוכנית צפויה להביא להקמתם של עשרות מתקני ספורט חדשים, בריכות שחייה, אולמות ספורט, מתקני ג'ודו, מגרשי טניס, מגרשי אתלטיקה וכדורגל ואולמות כדורסל.

היא תכלול בתוכה תוכנית אסטרטגית מובנית לאיתור ולטיפוח ספורטאים וספורטאיות עילית, אשר יגדילו את הייצוג של החברה הערבית בתחרויות ובנבחרת ישראל.

הושק יחד עם קרן רש"י מיזם ג'וסור, שבמסגרתו מלווים את הרשויות המקומיות הערביות בתהליך הבקשה ומעצימים את נושאי התפקידים ברשויות אלה למען הובלת תהליך דומה בעתיד בכוחות עצמן.

תודה רבה. אם יש שאלת המשך לחבר הכנסת עודה, בבקשה. כבוד סגן השר, האם אני יכול לקבל בכתב,

כולל תאריכים,

כי לפעמים תוכניות חומש משאירות הרבה דברים לשנה החמישית, ואז מכל מיני סיבות לא מתבצעות,

אני רוצה עכשיו פירוט, כולל מועדים וזמנים. בשמחה אני אמציא לך אותם. תודה רבה לך.

תודה רבה. כעת יעלה ויבוא סגן שרת התחבורה לשאילתות הבאות. גם כאן יש לנו שאילתה, אם אני לא טועה, של חבר הכנסת איימן עודה, בנושא: אלימות נגד נהגי אוטובוס ערבים. בבקשה, חבר הכנסת עודה. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, בימים האחרונים הותקפו שני נהגי אוטובוס ערבים, ב-18 ביוני בשכונת רמות וב-14 ביוני באזור התחנה המרכזית בירושלים. הם מצטרפים לשורה ארוכה של נהגים ערבים שהותקפו ממניע גזעני תוך ניסיון למנוע הפרת חוק. רצוני לשאול: 1. כמה נהגים ערבים הותקפו בעשור האחרון? 2. מה עושה המשרד כדי להבטיח את בטיחותם של הנהגים הערבים?

ב-18 ביוני חזרתי לביתי בשכונת רמות ולא יכולתי להגיע לבית. האוטובוסים עמדו בכל הסביבה. שאלתי מה קרה, ואמרו לי שהייתה תקיפה מתמשכת של נהג, כנראה סוג של ויכוח עם נער, שבמקרה הזה הוא לא היה נוסע, אלא הגיע עם קורקינט וחסם, וזרקו אבנים על האוטובוס. זה אירוע שהמשטרה טיפלה בו, ואני חושב שגם עצרה. ידוע לי שהיא עצרה נער מהשכונה שההתנהלות שלו לא סטנדרטית. בכל אופן, השאילתה שלך נכונה. אני לא מכיר את האירוע השני. זה רק בדברי התשובה שקיבלתי על הדברים שלך. באופן כללי אני אתייחס לתשובות שקיבלתי ואחר כך אוסיף,

גם משלי בעניין הזה. ראשית דבר: תופעת האלימות בתחבורה הציבורית קיימת במגזרים שונים ובערים שונות ללא קשר למוצא הנהג. אנו מגנים אותה בכל תוקף ופועלים בנחישות למגרה למען ביטחון ציבור הנהגים וציבור הנוסעים. אני אולי אגיד את זה קצת אחרת. קודם כול, אנחנו מגנים כל תקיפה של עובדי ציבור באשר הם עובדי ציבור. תקיפה של נהג אוטובוס היא הרבה יותר חשופה, ולכן אנחנו צריכים לטפל בה במהירות ובנחישות כדי למגר אותה, כיוון שהממשק וחוסר ההגנה לכאורה לנהג זה הרבה יותר מעובד ציבור באופן כללי, פתוח לכולם, אין שום מחסום. עובר מזדמן מרגיש שהוא חשוף ושהוא יכול לתקוף נהגים. ודאי שזאת הייתה תקיפה על רקע גזעני. היום באופן כללי למעלה מ-70% הם נהגים ערבים בכל החברות ובכל הקווים או ברוב-רובם של הקווים, כך שכשמדברים על תקיפה, רוב התקיפות הן כלפי נהגים, והנהגים הם ערבים. הממשק הקבוע בין הנוסע,

לבין הנהג הוא שהנהג הוא הדמות הראשונית שהנוסע נתקל בה כשהוא ממתין הרבה זמן לאוטובוס וכשהאוטובוס לא מגיע. כשהוא ממורמר על כל העולם ומאחר לרופא או למקום העבודה, והוא ונמצא במצב לא רגוע, הממשק הראשון שהוא מוציא את זה עליו הוא הנהג.

ודאי שצריך לחזק את הנהגים בנושא הזה, וזה מה שאנחנו עושים. משרד התחבורה, דרך החברות, מכנס אותם ומחזק אותם בעבודה ומשתדל לתת להם גם הגנות. כפי שידוע, הושקעו מאות מיליונים של שקלים, עשרות מיליונים,

אבל כפי שידוע לי זה מאות מיליוני שקלים, בהגנה על הנהג. היום בחלק גדול מהאוטובוסים הנהגים כבר מוגנים בהגנה ששומרת עליהם מפני תקיפות ומפני התנכלויות של נוסעים. אנחנו לא מסתפקים בזה ורוצים שזה יגיע לכל האוטובוסים. משרד התחבורה, בהנחיית השרה, וגם לסייע למשטרת ישראל, שלא יכולה לעמוד בעומס משימותיה, ועל פי רוב,

זה כבר מאוחר מדי, אחרי התקיפה של הנהג. משרד התחבורה יזם תקציב של 80 מיליון שקל לצורך הקמת יחידה לטיפול בתופעת האלימות בתחבורה הציבורית. זה כבר במקומות המועדים יותר, באזורים מועדים יותר וכו'. בימים אלה נערך המשרד לפרסום מכרז לחברות האבטחה לצורך הקמת היחידה. היחידה צפויה לפעול בכל רחבי הארץ ולספק מענה לנהגים ולנוסעים בכל הערים והמגזרים. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד: ככל שהתחבורה הציבורית נתקלת היום בקשיים, כך הממשקים והחיכוכים בין הנוסע לנהג הרבה יותר גדולים. כשנוסע מגיע הביתה והוא מספר לילד שהנהג לא עצר לו, שדילג על תחנה, שהוא לא עצר בתחנה שבה היה צריך לרדת,

מערכת התחבורה הציבורית היום צריכה שיפור. אנחנו מודעים לכך שזה הסיפור, ואנחנו לא מטאטאים את הדבר הזה. אנחנו יודעים שהתחבורה הציבורית צריכה שיפור. גם אי-אפשר להשיג היום את הנהגים הטובים ביותר, כי יש מחסור של אלפי נהגים. זה אומר שאין גורם הרתעה. נהג שלא מתנהג כראוי, אז גם אם החברה מפטרת אותו, למוחרת, או עוד באותו יום, הוא מתקבל לחברה אחרת. כפי שאתה יודע, בכל מקום, בכל עבודה, כל אחד צריך לתת את המיטב,

לכל אזרחי ישראל.

גם ההגנה הפיזית שאנחנו גורמים לכך שתהיה לנהג והיחידה החדשה שקמה, עם מודעות ועם חיזוק הנהגים, אנחנו מחזקים את הנהגים. בכל פגיעה בנהגים, ודאי פגיעה גזענית, שהיא חמורה יותר, המשטרה צריכה לפעול בנחישות מיוחדת, כמשימה מיוחדת. אני רק רוצה להגיד לך שאין לנו נתונים, כיוון שכמו התשובה בשאילתה הקודמת, משטרת ישראל, עבירות אלימות עוברות לטיפול המשטרה, ולמשרד התחבורה אין סמכות, והוא גם לא מטפל בזה, הוא לא יודע נתונים. אם אתה מבקש נתונים, צריך לפנות למשטרת ישראל. אני רוצה עוד שאלה. בבקשה. כבוד סגן השר, מכיוון שאני מכיר אותך אישית, אני יודע שיש לך כוונות בכיוון הנכון. יחד עם זאת, עצם העובדה שיש אלימות, כל אלימות היא מגונה, ויחד עם זאת, יש level של הלאומי והלאומני. מתייחסים אחרת למישור הזה.

אני מבקש מכבוד סגן השר, כשאני פונה אליו בשאילתה, לבדוק אצל המשטרה ולתת לי מענה כמה אנשים נפגעו על רקע לאומני. אני מבקש ממך שתספק לי את הנתון הזה, בבקשה. אתה אמרת את זה גם בשאילתה הקודמת, ואני מבין אותך. אני לא יכול לתת לך תשובה מלאה על כל השאלות. מקובל היום שכל משרד אומר: זה לא קשור אליי, תפנה למשטרת ישראל או למשרד אחר, אבל אני מוכן לפנות עבורך למשטרת ישראל כדי לקבל נתונים. אבל אני חוזר ואומר: ככל שהנהגים חשופים היום לאלימות, ויש היום אלימות כלפי נהגים, כלפי עובדי ציבור באוטובוסים באופן כללי, היום מנסים לעשות אלימות, וכל סמל של משהו,

פוגעים בתחבורה, בנהגים, באוטובוסים. לכן, זאת גם הסיבה שיש מחסור. חלק מהסיבה שיש מחסור היא מכיוון שזה מקצוע, למה הוא צריך להיות נהג אוטובוס היום כשהוא יכול להיות נהג משאית? הוא יושב למעלה במשאית. היום המשאיות משוכללות, טכנולוגיות. הוא לוקח ליפטים מנמל אשדוד ומנמל חיפה, ארבע שעות פורקים לו את זה, והוא יכול לישון למעלה. הוא אולי מרוויח יותר מנהג אוטובוס, הוא לא צריך לעבוד משמרות. היום להשיג נהגים, אנחנו עושים בזה מאמץ. משרד התחבורה רואה היום אתגר לאומי להשיג נהגי אוטובוס. נמצא כאן גם שר התחבורה לשעבר. מהתקופה שלו ועד היום יש מחסור של אלפי נהגים. כל חברות התחבורה הציבורית, אומרים לי: 1,000 נהגים. תביא לי מהמגזר החרדי, תביא. אנחנו עכשיו עושים מבצע במגזר החרדי של ניסיון לעשות מסלול של נהגים כדי לתגבר התחבורה הציבורית. אוטובוסים היום לא מבצעים נסיעות לא בגלל שמשרד התחבורה לא משלם על כך, לא בגלל שאין מימון ואין תקציב, אלא בגלל שהחברות לא יודעות לתת מענה. הוא לא יכול להצניח נהג. אוטובוס אולי כן, יש לו אוטובוסים, אבל אין לו נהגים.

הדבר הזה,

אני רוצה להגיד לך שיש גם נהגים שבאים לחברת התחבורה ואומרים: באזור הזה אנחנו לא רוצים. תן לי קווים דלילים, לא קווים עמוסי נוסעים. אני רוצה לנסוע, למה אני צריך לעבוד? אף שבסך הכול היום נהג בתחבורה ציבורית צריך לעבוד,

והוא יכול לצאת עם משכורות של 12,000 שקלים, 14,000 שקלים, 15,000 שקלים. זו לא משכורת רעב, אלה היום משכורות יפות שאפשר לקבל, ועם כל זאת, נהגים לא רוצים להגיע. חלק מהסיבות זה אלימות, ואנחנו רואים את זה גם כדי להגן על הנהג, ולא פחות, גם כדי לכבד את המקצוע הזה. בוודאי שכשזה נעשה על רקע לאומני, ודאי שמשטרת ישראל צריכה לטפל בתקיפות יתר. תודה לך על השאלה. תודה רבה. אני אשמח גם אם תהיה הוקעה של אלימות כמו שראינו כלפי נהגת בבני ברק. אנחנו באיזו תחושה של התפרקות פה במדינה הזאת, ולצערי הרב, זה הופך להיות נגע,

גם אני ודאי מצפה לכל גינוי של אלימות. זה שזה היה בבני ברק או לא בבני ברק, זה לא אומר שאני צריך להזדהות ואני צריך להיות הכתובת. לא, נתתי לך את הדוגמה שהייתה. באותה מידה, אם זה היה קורה במקום אחר, הייתי אומרת את שם המקום. אנחנו כולנו מגנים כל אלימות שהיא, ולא לזהות סוג של אלימות בגלל שאולי נראה מרחוק. לא, ברור. זו אמירה.

לא על רקע לאומני ולא על רקע אישי. ברור בעניין הזה. אמירה כוללת. אמרתי, זה הפך להיות נגע, כל האלימות בחברה. המדינה בוערת. הזדמנות נוספת לקרוא להרגעת הרוחות, וזה יכול לקרות רק כאן, בתוך הבית הזה, אבל זה כבר דיון נוסף. צריך לעצור את ההפיכה המשטרית.

זה דיון שאנחנו מנהלים אותו עכשיו, וזה מה שנכון וטוב שיקרה. יש שאילתה נוספת. נעבור לשאילתה הבאה, של חבר הכנסת אליהו ברוכי.

ביטון נמצא פה. יש שאילתה ראשונה של חבר הכנסת איימן עודה, היה, ירד. מופיע לי עכשיו ברוכי, ורק אחריו מופיע מיכאל ביטון, בסדר? לפי הסדר. בבקשה, חבר הכנסת ברוכי. גם ברוך יהיה. כבוד השר, כבוד היושבת-ראש, בימים אלו נעשות עבודות ריבוד בכביש מס' 1. הכביש נסגר בתחילת הלילה והנהגים נתקעים בפקק לזמן רב. רצוני לשאול: 1. האם מיידעים מראש את אפליקציות התחבורה השונות בדבר החסימות? 2. מדוע החסימות לא נעשות במחלפים המקדימים לפני החסימה כדי לאפשר לרדת מהכביש מוקדם ולמצוא דרכים חלופיות? 3. מדוע מבצעים בו-זמנית כמה עבודות במקטעים שונים לאורך הכביש, תוצאה המכפילה את זמן הנסיעה בציר?

חבר הכנסת ברוכי, תודה רבה על השאלה. זה אומר שאתה עובד עד מאוחר בלילה ואתה נתקל בעבודות בכביש ובחסימות בכביש. אתה בוודאי גם מקבל תלונות מאזרחים במדינת

אחד הדברים שבאמת מתסכלים. אתה נוסע אחרי יום עבודה, אתה בתקווה, אנשים לפעמים מכוונים את הנסיעות שלהם ללילה בתקווה שבלילה הכבישים יהיו פתוחים, ואז אתה נתקל בחסימות ובפקקים ארוכים שאתה אפילו לא יודע כמה זמן אתה עשוי או עלול להיתקע

לרבד, כי הזפת צריכה טמפרטורה מסוימת.

אתה גם מעלה משהו, מבצעים בו-זמנית כמה עבודות לאורך הכביש. אני גם נתקלתי בכביש אחד בעבודות שהיו במקטע לפני שער הגיא. אנשים חיכו 30 דקות עד שער הגיא, ומשער הגיא, אחרי 3-2 קילומטרים,

זה חסר היגיון. ודאי שאפשר להיתקל. אם ניקח את כביש 1, אנשים יכולים לקבל עבודות בכביש 38, ואחרי זה יהיו עוד חסימה ועוד עבודות בכביש. קודם כול, לשאלה הראשונה שלך, אנחנו באמת רוצים. חברת נת"י יוזמת פיתוח ממשק אל מול חברת Waze ואף החל פיילוט לבדיקת הממשק ושיפורו, והוא יימשך כמה שבועות. כשיושלם הפיתוח, יועברו ל-Waze דיווחים בדבר חסימות, והם יופצו למשתמש הדרך. אז כבר, יחד איתך, אתה ודאי זירזת את זה, וחברת נת"י עושה את הפיתוח הזה. גם בחסימות הרמטיות חברת נת"י מודיעה, ויש גם את המוקד שלה שבו אפשר לקבל את זה. אני עשיתי את זה לא פעם: מרים טלפון למוקד של חברת נתיבי ישראל, ששם מודיעים באופן מפורט על הנושא של חסימות כבישים באופן כללי והעבודות הצפויות בכבישים אלה, ממקטע זה וזה. שאלת שאלה נכונה שלא פעם נתקלתי בה. פעם, בערב שבת לפני כמה שבועות, בשבתות של החורף, כשהיו עבודות בכביש, ובעקבות גשמים נוצרו בורות בכביש 77, אני חושב שזה היה מצומת המוביל עד צומת גולני, מה שקרה הוא שחסמו את הכביש בעבודות. במקום שהמשטרה תעצור את התנועה בצומת המוביל כך שאנשים לא היו תקועים בפקק שעה וחצי,

הם לא הספיקו להגיע לשבת, היו יכולים למצוא אלטרנטיבה.

ואלה באמת דברים שאני מדבר עליהם עם משטרת ישראל. לא לעמוד במקום האירוע, תעמדו הרבה לפני זה. הנושא הזה של הפרדה בין עבודות בכבישים לבין הנוסע הוא דבר שנמצא על שולחני ואני מלווה אותו. טוב שאתה עכשיו, דרך הכנסת, תעשה את זה. זה דבר שגורם סבל רב לנוסעים. העבודה בכביש באיזשהו מקום מנותקת מההשלכות. עובד הכביש מקבל את המשכורת שלו על העבודה עד הבוקר. הוא לא מסתכל אחורנית מה קורה 3, 4 ו-5 קילומטרים בפקקים. הוא לא סובל מזה והוא לא יודע, תשחרר קצת, מכיוון שמשהו קורה אצלך בעבודה. תשחרר. לקחת עבודה, לעשות אותה בצורה קלה, לקחת שני מסלולים בבת אחת ולהשאיר רק מסלול אחד, במקום אולי לעבוד במקטעים באופן כללי, הקבלנים עושים מה שנוח להם, וצריך הרבה פיקוח, הרבה פיקוח. אני הייתי סגן ראש עיריית ירושלים 15 שנה. יש לי את הטלפונים של מנהלי אגפים. כשאני נוסע בכביש פה בירושלים ואני רואה שב-22:00 כבר יש פקקים על כל כביש גולדה, אני מטלפן למנהל והוא אומר לי: מה? אסור להם להתחיל לעבוד. אני עכשיו יוצא לשטח וקונס אותם. זה משחק של חתול ועכבר מול המפעילים ומול הקבלנים, שיש להם את הכלים, יש להם את העובדים, והם רוצים לעשות את זה מהר, לגמור מהר ובצורה הקלה ביותר. גם הצורה שהם מובילים את ההתנקזות משלושה, אדוני השר, אם אפשר, אדוני השר, אדוני השר, אם אפשר רק קצת יותר בשקט. לא נראה לי שהוא, אבל ננסה. מסלולים בבת אחת למסלול אחד. הצורה המדורגת, שמשקיעים בה יותר עבודה, לעשות את זה כדי שלא תהיה התחככות בין כל המסלולים, שזה לוקח הרבה זמן. יש הרבה מה לשפר. אני מבין שגם הזמן היום קצר, בגלל שיש היום גם ועדה וגם מליאה אחר כך שמעכבת. אני גם אנהל איתך שיחה אישית בעניין הזה. צריך לפעול וחשוב לפעול בעניין הזה, כדי לפקח כל הזמן יותר ויותר. דיברתי עם ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל. ראיתי את העבודות הכפולות שהיו בכבישים וקיבלתי תלונות. הוא באמת פעל כדי שלא יהיה. כביש 1 עובר היום טיפול מיוחד, כי כפי שידוע, היו סימונים בכבישים, וזה לא סתם ריבוד. היו הסימונים בכבישים כשנתנו את הנת"צ והפכו אותו משלושה נתיבים לנתיב פלוס שניים, כי זה גרם לפקקים. כל ריבוד כזה וכל סימון של כל האורך מחדש זה ימים שלמים של עבודות שהכפילו. צריך לציין שהם עושים עבודה חשובה. כולנו רוצים לנסוע בכבישים טובים ונוחים אחרי שעושים את הסלילה, אחרי שעושים עבודות. אנחנו יודעים את ההבדל בין כביש משובש.

משתדלים שכבישי ישראל יהיו משופרים ומתוחזקים יותר, זה גם נוחות,

עבודות בכביש בסופו של דבר גורמות סבל לנוסע ואין לנו תמיד אלטרנטיבות. אני מקבל את מה שאתה אומר, ונעשה. ככל שיהיה מידע אמין, מהיר ונכון, כך אנחנו נשפר עבור הנוסע, נמנע ממנו סבל, שהוא באמת סבל רב, לחזור בלילה ולהיות תקוע בכבישים. זה דבר לא פשוט.

תודה רבה, סגן השרה. נעבור לשאילתה הבאה, של חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, בנושא: התנהלות תגובת פקח לאזרחים אשר לא תיקפו את נסיעתם בשוגג. בבקשה, חבר הכנסת ביטון. סגן השר מקלב, מה שלומך? ברוך השם. אני חש בזה שאתה לא יושב-ראש ועדת הכלכלה, ואת זה צריך לציין.

אני יודע שהייתי מוזמן, אני לא יודע אם הייתי מוזמן, אני הייתי זה ששואל, אני הייתי זה שיוזם את הדיון. גם אני מתגעגע אליך בוועדת כלכלה, אבל יש לכם חוב מוסרי בסוגיה של הרפורמה בתחבורה הציבורית, להוריד את המחירים בחזרה בקריית שמונה ובירוחם, עם כל הקשיים.

אתה מכיר את זה, אבל אנחנו חייבים לטפל בזה. צרכני תחבורה ציבורית נדרשים לתקף את כרטיס הרב-קו בזמן שעולים על אמצעי התחבורה השונים. אם האזרח לא מתקף את כרטיסו ונבדק בביקורת על ידי פקח, הוא נקנס. מדוע נוהל זה חל על צרכנים אשר מחזיקים במינוי חופשי-חודשי, שהרי בלאו הכי שילמו מראש, או על קשישים מעל גיל 75? התשובה היא שרק ככה משלמים לחברות, אבל אם אדם שילם חופשי-חודשי, הוא צריך להיקנס? שהמדינה תמצא דרך להתחשבן ולשלם לחברות, ולא לתת קנס לאדם קשיש שכבר קנה חופשי-חודשי ובתום לב לא תיקף את הכרטיס. לפחות כלפי קשישים, כלפי חיילים, שיש להם נסיעה חינם, לא להעניש אותם פעמיים. תודה רבה, אדוני השואל, חבר הכנסת מרדכי ביטון. אני יודע שהנושאים האלה קרובים אליך. התחלת בנושא של הרפורמה. אין המקום כאן להרחיב בו, אבל בהחלט, הרפורמה החדשה של השרה מירי רגב תכלול הטבות גדולות לפריפריה, ועל זה היא שמה דגש. עוד ערים ייכנסו לפריפריה, כך שבסך הכול אנחנו רוצים להוזיל את התחבורה הציבורית, ואני מקווה מאוד שזה יהיה באמת מועיל ויעיל מאוד, והרפורמה תיתן, לא מענה מלא, חלק מהדברים מורידים את הגיל של מקבלי הפטור, כל הצעירים יקבלו הנחה של סטודנטים, לא משנה אם סטודנט או לא סטודנט, מגיל 18 עד גיל 26. יהיו כמה פרמטרים שהם מדד לפריפריאליות, יהיה מדד 5, מה שהיה מדד 1, ועוד דברים שבסופו של דבר יורידו את המחיר. עכשיו אני רוצה להתמקד בשאילתה שלך. אתה צודק.

פורמלית, התיקוף הוא חלק מהתשלום הטכנולוגי שיש היום בתחבורה הציבורית. התשלום הטכנולוגי, שהוא טכנולוגי מתקדם, נותן את האפשרות לכך שלא צריך להתעסק עם הנהג. הנהג יכול להתעסק רק בנסיעות. אני גם מציע שאולי תשב, חבר הכנסת ביטון. יהיה לי יותר קל. כשאתה עומד, קשה לי ככה לראות אותך, וכשאתה יושב יותר קל לי, ואני מדבר בנוכחות יותר גדולה, במיוחד כשאתה יושב ליד הרמקול. בכל אופן, הטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה שמשפרת לנוסע את התשלום. לא צריך עודף,

יש לך רב-קו, או שיש לך אפליקציה, כל דרך שהיא. אתה לא צריך לעלות, אתה עולה בכל התחנות מכל הדלתות. חייבת להיות איזושהי ביקורת. כשאתה פותח את האוטובוס לרווחה, יכולים לעלות, לנהג אין אף אחד שיכול לבקר את התשלום, וצריך לעשות איזו פעולה בעניין. אני לא חולק על כך שצריך לעשות פעולה. מעבר לזה, אני רק לא מוכן, אני מתווכח על האחוזים והמספרים של הלא-מתקפים, שלטענת משרד האוצר הם רבים, גם בקרב בני נוער וגם בקרב אנשים אחרים. גם בקרב בני נוער, גם אם זה נכון, טענו שחופשי-חודשי לבני נוער, מה שלא היה עד עכשיו, זה אולי גורם. אבל חודשי-חופשי, האבא קונה לילד חודשי-חופשי, ולא צריך שום מוטיבציה שזה לא יהיה תקף. אני בטוח שהיום מספר הלא-מתקפים יורד, וגם אם הוא לא יורד, צריך לעשות הרבה הסברה. התיקוף הוא חלק מזה שהוא אמצעי תשלום. אתה אמרת בדבריך: חברות התחבורה הציבוריות מקבלות תמלוגים, מקבלות תמריצים, מקבלות תשלומים על סמך התיקוף הזה. לא זו אף זו, זה גם נותן לך את האינדיקציות. אביא לך דוגמה: כשנהג לא אסף נוסעים, הוא עצר בתחנות, גם היום, כשיש לנו מעקב טכנולוגי, עדיין אין טכנולוגי לגמרי. אם אתה לא רואה, הוא יכול לעצור בתחנות, הוא מאט ואומר: אני לא בשירות, או שהוא אומר: אני לא יכול לקחת, ואז אתה לא יכול לדעת מה היה. אבל כשאתה רואה שיש תלונה אחת בקו והוא אומר: זה לא היה, אז אם אתה רואה שלא היו תיקופים, או פחות תיקופים ממה שרגילים, וזה נותן אינדיקציות. יש עוד מעלות לתיקופים האלה, וצריך לעשות אותם.

מה שלא הייתי בטוח, רציתי לבדוק, אי-תיקוף יכול לחייב אותך בקנס. בדקו את זה. החוק מחייב את התיקוף עצמו. המפקח על התעבורה קבע שהתיקוף הוא חלק מאמצעי התשלום, אף שבהיגיון יש על מה להתווכח, ואני מתווכח על זה. למה אני מתווכח על זה? כי אני רוצה להגיע למסקנה, להובלה של חוק שאני התחלתי אותו, ואם אני לא טועה גם עבר בקריאה טרומית, לעשות שתהיה דיפרנציאציה, שיהיו הבדלים בין קנס שנותנים למי שלא שילם, הקנס ניתן בעיקרון למי שלא משלם. זה נכון, משלא שילמת, אתה צריך לשלם. אי-תיקוף, לשלם קנס, זה צריך להיות משהו דרמטי שמפריע וגורם נזק גדול מאוד. נניח שהיינו אומרים ככה: כל אחד שמקבל בתיבת הדואר שלו את הדואר והוא לא קיבל בזמן, הוא חייב לציין את זה. אם אתה לא מציין את זה, אנחנו נקנוס אותך. זה מהלך דרמטי, אבל מכיוון שמצד שני אנחנו הלכנו על מהלכים מאוד טכנולוגיים, בפתיחות גדולה מאוד באמון שיש לנו בציבור, אז התיקוף הוא צורך. אני מסכים לכך שצריך להוריד את הסכום, ויש לי הצעת חוק, ואני גם מודיע לך שהוועדה לפניות הציבור יוזמת דיון שלם על הפיקוח, על ההתייחסות של הפקחים, על איך צריך לפקח, אם באמת זה נכון שאי-תשלום ואי-תיקוף יהיו באותה מידת קנס.

צריך להוריד אותו, ויש לנו הסכמה על כך עם משרד התחבורה.

אני רוצה לשאול שאלת המשך. דבר אחד, עד שתהיה חקיקה, אולי תהיה הוראת שעה או משהו שהשרה ואתה, כסגן השרה,

ותיתנו הוראה לחברות ולפקחים לא לקנוס קשישים שהיה להם חופשי-חודשי, לא לקנוס חיילים שהיה להם חופשי-חודשי. מי שלא שילם, שישלם קנס, אבל לתת קנס לחייל עם רב-קו שבא עייף מהצבא ושכח לתקף? בתקופת הביניים, עד שהחוק שלך יעבור, אל תיתנו קנסות לחיילים ולקשישים ששילמו מראש את כל הכסף חודש קדימה. גם תדרוש, בתוך שנים ספורות, שכשאדם נכנס בשערי האוטובוס, כבר המגנומטר הזה קורא את הכרטיס שלו. הוא לא אשם בזה שלא בנו טכנולוגיה שיודעת לדווח כראוי על זה שהוא שילם מראש על הנסיעה שלו באוטובוס. הרי למה הוא צריך את התיקוף? כדי שההתחשבנות בין חברת האוטובוסים למשרד תהיה כראוי. אבל הוא לא אשם בזה שלא עשו טכנולוגיה. הוא לא צריך לשלם על זה קנס. הוא בתום לב לא תיקף, לא בגלל שהוא מרוויח כסף. הוא שילם את החודשי מראש, אין לו מה להרוויח, אין לו מה להפסיד. זו טעות שנעשית בתום לב, כל שכן קשישים, כל שכן חיילים עייפים, כל שכן אוטובוס צפוף. אני נסעתי פעם באוטובוס מהכותל, לפני חודשיים, והיו שם 120 איש ברכבת כזאת. לא הגיעו למכשיר תיקוף בכלל, לא היה אפשר לזוז באוטובוס. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הרפורמה.

השרה רצתה איזה 700 ומשהו מיליון שקל לממן את הרפורמה שהיא קראה לה "צדק תחבורתי", שעוד לא מיושמת. חבר הכנסת ביטון, סליחה שאני עוצרת אותך. תקשיב, חבר הכנסת רוטמן, אנחנו עדיין לא נמצאים במשטר שאתם מכוונים אליו. אתה עומד פה מול סגן השרה, מסמן לו עם העיניים, בלחץ, שהוא יסיים.

יש לנו ממילא עד 17:00. לאן אתה ממהר? מה כל כך בוער לך? תניח להם.

לא הבנתי מה קרה פה עכשיו.

אני אסביר לך אחר כך. יש פה מישהו, שוטר, שעומד מולו ומנסה לסמן לו לסיים, לחוץ כאילו אין לנו את כל הלילה. אבל בסופו של דבר, עכשיו השואל שואל שאלה נוספת שלא ממין השאילתה.

מותר לשאול גם שאלה נוספת, מקלב. ממתי אנחנו לא נותנים לאנשים לתת תשובות כמו שצריך?

אתה בסדר גמור.

זה אפילו דיון ענייני. לא הבנתי.

אני מאוד מכבד את זה.

באמת מיותר.

בבקשה, חבר הכנסת ביטון. זה אירוע מיותר לחלוטין. יש עוד שתי הודעות, אז תרשום. ברפורמה של התחבורה הציבורית השרה ביקשה מעל 700 מיליון. משרד האוצר הקצה לה 300 מיליון, ועכשיו ההתייקרות שהיא צריכה לספוג היא כ-300 מיליון. האוצר אומר לה: ניקח את מה שיש לך לצדק תחבורתי כדי למנוע את ההתייקרות של ה-12%. האם נכון הדבר? האם בסוף תהיה רפורמה אמיתית של צדק תחבורתי? האם תקיימו את מה שהבטחתם לי, שאתם תתקנו עיוותים ותחזירו כסף לפריפריה ולכל העניים שנפגעו משינוי המחירים?

אני אתחיל מהשאלה האחרונה. אני חושב שכשיש התייקרות כל כך גדולה,

ההצמדה של מחיר הנסיעה ליוקר המחיה, שעלה דרמטית, כשיש כזאת עלייה, נניח שהיינו מעלים את החלב בגלל המדד. לא היו באים לאוצר: תסבסד את זה? אז הבקשה של שרת התחבורה למשרד האוצר היא שכשיש עלייה כזאת גדולה, של 12%, האוצר צריך להשתתף, ואי-אפשר להטיל את זה על השוטף של משרד התחבורה.

אני תומך בעמדת השרה בעניין הזה, ואני מקווה שיגיעו לסיכום,

כדי למנוע עליית מחירים. השרה עושה את זה. היא לא רוצה שתהיה עליית מחירים. עכשיו לגבי כל הדברים שאתה העלית.

לגבי האי-תיקוף, כשזה נעשה לא במוטיבציה לשקר, ויש קושי לא פעם לקשישים עם סלים, לנשים צעירות עם ילדים ועגלה, וקונסים ילדים בני 13 ו-14, תופעות שאני חושב שהן תופעות לא נכונות. אני מקיים דיונים במשרד התחבורה, אני מקיים דיונים עם חברות התחבורה הציבורית. אני סומך עליך, אבל תדע לך שקיבלתי את זה

האוצר הוא שדורש היום לתגבר את התיקופים, את הקנסות, בתחבורה הציבורית. זה חלק מהסיכום התקציבי שהוא עשה עם משרד התחבורה כדי למנוע את הדברים האלה.

יש כאן שני צדדים, ואני חושב שגם אם יש שני צדדים, האופן שבו זה נעשה על ידי חברת התחבורה הציבורית והמוטיבציה השלילית שיש להם, כולל תמריצים לפקחים, כולל תשלום המשכורת, זה דבר שלא יעלה על הדעת

ולכן אני חושב שצריך לטפל.

יש את הוועדה לפניות הציבור, והיושב-ראש הודיע לי שהוא מקיים על זה דיון, אולי אפילו עכשיו, עוד לפני הפגרה. שם אני חושב שיהיה לך הרבה מה להגיד. גם משרד התחבורה יגיד. זה המקום לדון בהרחבה, יחד עם האוצר,

בגלל שהכוח הגדול הוא במשרד התחבורה, שזה יגיע לוועדת הכלכלה, שיש לה מנופים? אבל גם אתה עצמך אמרת שזה היה פניות ציבור. אבל זה לא, אפשר גם דיון בוועדת הכלכלה.

אבל פניות ציבור היא ועדה חשובה. אני עמדתי בראשה, אז אני חייב להגן עליה, כמו הוועדה לזכויות הילד, שהייתה ועדה חשובה, שעשו הרבה. היו גם דיונים משותפים.

מילאת מקום, הרבה דברים גדולים נעשו דרך הוועדה לפניות הציבור. שינויים ממש מורכבים ומערכתיים בתוך משרדי הממשלה נעשו דרך הוועדה לפניות הציבור. תודה רבה. אני מאוד סומך על זה שאתה מטפל. תודה רבה. רק אם זה יהיה ביחד.

תודה רבה לסגן השרה, ויישר כוח על ההתייחסות הרצינית והמעמיקה והתשובות המפורטות. הודעה מטעם ועדת הכנסת. ימסור את ההודעה חבר הכנסת אריאל קלנר, בשם יושב-ראש ועדת הכנסת. בבקשה. גברתי היושבת-ראש,

חברי הכנסת, הצעת חוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, הועברה מהמליאה לוועדת הכנסת ביום כ"ג בתמוז התשפ"ג, 12 ביולי 2023, לצורך קביעת ועדה לדיון. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעת החוק האמורה תידון בוועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לפי ההרכב הבא: הוועדה תהיה בת עשרה חברים, חמישה חברים מכל ועדה. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, חברי הכנסת שמחה רוטמן, היושב-ראש, גלעד קריב, יצחק קרויזר, יעקב אשר וארז מלול, מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, חברי הכנסת פנינה תמנו שטה, קטי שטרית, אימאן ח'טיב יאסין, מירב בן ארי ואלי דלל.

הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראות שעה), התשפ"ג 2023, שהחזירה הוועדה לביטחון הלאומי, הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 21), התשפ"ג 2023, שהחזירה הוועדה לזכויות הילד. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אליהו רביבו ואורית פרקש הכהן בנושא: פער ימי החופשה בין המשק לבין מערכת החינוך. תודה. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי א' באב התשפ"ג, 19 ביולי 2023, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.